בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: הצעת בקשת הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973. חנה רותם ממבקר המדינה,

מדובר בבקשת הסיעות, כך שזו לא הבקשה שלנו להציג. אבל לפי החוק, אני צריך את הסכמתך. אתן למאור קודם, נציג המפלגות, ואז נשמע אותך. מאור חמו, רואה חשבון מפלגת הליכוד. אני מגיע בשם 11 מפלגות שחתמו והגישו את הבקשה. כרגע אנו נמצאים בסיום ביקורת מבקר המדינה בדוחות הכספיים של- - - מקומיות אוקטובר 2018, והשוטף של המפלגות 2018. לכן ביקשנו את הבקשה, גם בגלל הגל השני של הקורונה שלא יכולנו גם לעבוד על הדוחות הכספיים של כנסות 20,

ו-22. לכן ביקשנו דחייה שחל שני המועדים והפרדנו את

לגבי כנסות 21 ו-22 והדוחות השוטפים לדחייה של חודש ימים במקום 31.12.20 31.1.21, וכנסת 23 והשוטף הדוח עבור התקופה השוטפת של כנסת 23

אנחנו מתבקשים לפי בקשתכם לעשות דחייה של הכנסת ה-21? דוח כספי של הבחירות לכנסת ה-2 ודוח כספי של הבחירות לכנסת ה-22 ושני דוחות כספיים של התקופות השוטפות לכנסות ה-21 ו-22 דחייה של חודש ימים מ-31.12.20 ל-31.01.21. הדוח על הבחירות לכנסת ה-23 והדוח השוטף לכנסת ה-23 15.3. משפט, בבקשה. אני מניח שכל חברי הכנסת היו חשופים בשבוע וחצי החולף להסתערות אתה חבר בוועדת הכספים - אל תצביע בעד הדחייה וכו'.

הנה אני אומר לפרוטוקול. אין יום שלא קיבלתי,

כי הם מיליארד שקל, שתהיה שקיפות, כך היה כתוב. אז אני אומר לפרוטוקול לכל אלה ששלחו לאותם חברי הכנסת לא היה כדבר הזה. לא היו בחירות אחת אחרי השנייה. גם אם הדוחות מוכנים, לא ניתן שמבקר המדינה יבדוק מסה כזו ענקית. הרי מבקר המדינה שואל אותנו על כל פיפס, על כל קבלה שאנחנו מוציאים, וטוב שכך. לכן אין פה שום הסתרה, והכול ידוע וגלוי. אין ברירה. לא היתה מסה כזו של דוחות כספיים, בגלל שבחירות נפלו חצי שנה אחרי חצי שנה. אני מבטיח לכם מהיכרותי עם רשות המיסים, גם אם זה היה הולך לרשות המיסים, אי אפשר היה לבדוק אותן אלפי קבלות שמוציאות המפלגות. לכן הדחייה הזו עושה שכל והיגיון, ואני אצביע בעד. תודה. הגב' רותם, בבקשה, עמדת המבקר. למבקר המדינה אין התנגדות לבקשה. והוא מבקש שההארכה תהיה גם לגביו. ההארכה צריכה להיות בהתאם להארכה שניתנת לסיעות. במכתב שמבקר המדינה הפנה לוועדת הכספים הוא כתב שמועד דוח הביקורת על הכנסת ה-21 ו-22 יידחה ל-12.9 במקום 12.8 שהיה בעבר דחייה של חודש. דוח על תוצאות ביקורת על הכנסת ה-23 יימסר ליושב-ראש הכנסת ב-7 בנובמבר. בהתאם להחלטה אם אנו מאשרים את הדחייה הזאת, תעבירו את זה ל-7.11. בבקשה, עו"ד הידי נגב. תודה, אדוני היושב-ראש, גם שלחנו מכתבים לך ולשאר חברי הוועדה. ביקשתי שיצורף כחומר רקע. אני מבקש לדבר על הרציונל של חוק מימון מפלגות. חוק מימון מפלגות מעניק מאות מיליונים של כספי משלם המיסים, כספים ציבוריים למפלגות. בנוסף, החל מהכנסת ה-21 הוחל שימוש נרחב בהלוואות. בעצם הכנסת משמשת גם בנק הלוואות למפלגות. פה הנקודה החשובה - הרציונלים של החוק קובעים שתוך 16 שבועות יש להגיש את הדוחות הכספיים למבקר המדינה, ויש לו עד 22 שבועות לאחר מכן לפרסם את הדוח אני מדגיש: עד כי הוא יכול גם שבוע לאחר הגשת הדוחות,

בוועדה הזאת התקיימו כבר שלושה דיונים, מאז הבחירות לכנסת ה-21, לפני כמעט שנתיים, באפריל 2019, ובכל הדיונים האלה נדחתה פעם אחר פעם הגשת הדוחות הכספיים. בכנסת ה-21 הדוחות הכספיים היו אמורים להיות מוגשים למבקר באוגוסט 2019, והמבקר היה צריך לפרסם דוח עד ינואר 2020, כלומר לקראת הבחירות לכנסת ה-23 הבוחר יכל לדעת מה עשו המפלגות, הסיעות השונות, בכספים הציבוריים שקיבלו, בהלוואות הציבוריות שהם מקבלים, ואנחנו כבוחרים יכולנו לדעת איך כל מפלגה מתנהלת, וכך להצביע גם אחר כך בצורה מושכלת בבחירות. אבל ועדת הכספים פעם אחר פעם מחליטה לדחות את הגשת הדוחות הכספיים, וזה בהסכמת המבקר, אבל הבקשה עצמה היא מהסיעות עצמן, אלה שנציגיהן יושבות בוועדת הכספים. כלומר יש פה אינטרס אישי, לפי העמדה שלנו, של התנועה לאיכות השלטון, של נציגי הסיעות השונות שלא מעוניינים להגיש את הדוחות הכספיים, לא מעוניינים שיתפרסם דוח של מבקר, המדינה שיכול להיות דוח חמור בעניין הכספים הציבוריים

בעניין ההלוואות הנרחבות שנעשו החל מהכנסת ה-21, הלוואות שלא הוחזרו עדיין. יש פה אינטרס אישי של נציגי הסיעות שיושבים בוועדה. אני ביקשתי במכתב שלנו שנשלח אליך, גם לממלאת מקום היועצת המשפטית לכנסת לגבי עצם האינטרס האישי שמנוגד פה ישירות לאינטרס הציבורי. בנוסף, חוק המידע אני כארגון לא יכול לדעת מה המפלגות עושות בכסף. לכן דוחות המבקר כל כך חשובים. היועצת המשפטית רוצה לומר משהו. לא קיבלתי את המכתב שלכם לכן אין לי יכולת להתייחס לגופו של עניין. המכתב אושר על ידי הוועדה, נשלח אליך אתמול בערב.

תודה. אני מבקש לומר לחברי הוועדה את מה שכולם יודעים אין אינטרס אישי לאף אחד מחברי הוועדה. יש אינטרס ציבורי. יש מצב של קורונה. היום החוק המקורי של מסירת הדוחות וגם מערכות הבחירות כל השנים, אם יש הסכמה,

קבענו בחוק שאי-אפשר לעשות את זה,

זה נדחה. מה שקרה בתקופה האחרונה, שעברנו מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, מערכת בחירות שלישית ואולי מדברים על רביעית, ובאותה עת אנו גם מוסרים את הדוח ומסרנו את הדוח והמבקר אמור לתת את הדוח הזה לגבי הנושא של הבחירות לרשויות, שגם היו בתקופה הזו. גם הטיפול השוטף. אין אינטרס אישי, למיטב הבנתי וידיעתי, לאף אחד מחברי הוועדה. זה שאנחנו נמצאים במשטר דמוקרטי, שאנחנו מתמודדים לכנסת במפלגות - למזלנו הרב זה עוד נשאר. אם זה לא היה, באמת אין דמוקרטיה בישראל. אנחנו לא מדווחים על מה שאנחנו מוציאים, אנחנו חברי הכנסת? המפלגות לא מדווחות? אם יהיה מישהו שיעשה פשלה, הוא ימשיך בתפקיד? אין דבר כזה. לכן הבקשה הזו של המפלגות היא ראויה. אני שמח שמבקר המדינה לא מתנגד לדחייה הזו. היא גם לא ארוכה. אני לא ראיתי שום מכתב ואני לא חושב שמכתב היה משנה משהו. הגיע הבוקר?

לא רוצה לראות את זה. כאילו אנחנו עובדים שם. הגוף הזה הוא פוליטי. אצלם יש אינטרסים, אני יודע. הם מגישים בג"ץ, למה תלמודי תורה מקבלים תקציב. הוא קובע מה האינטרס הציבורי לא אנחנו נבחרי הציבור. שלח לנו מכתב. אגב, אני לא מתעלם משום מכתב. הוא הגיע הבוקר. הוא גם אמר שאנשים לוקחים את ההצבעה שלהם לפי דוחות המבקר. תנועת ש"ס בקדנציות האחרונות - הכול היה בסדר. השאלה אם בגלל זה הצביע לש"ס או לא... אני מקריאה את נוסח ההחלטה: החלטה בדבר הארכת מועדים, לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973. בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973, ובהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת כמפורט להלן: (1)להאריך עד יום י"ח בשבט התשפ"א (31 בינואר 2021) זה במקום מה שהיה 31 בדצמבר 2020 הארכה של חודש - את מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ואחת ולתקופת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, ואת מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) והמסתיימת ביום כ"ה בניסן התשע"ט (30 באפריל 2019) ולתקופה המתחילה ביום כ"ו בניסן התשע"ט (1 במאי 2019) והמסתיימת ביום א' בתשרי התש"ף (30 בספטמבר 2019); (2)להאריך עד יום ב' בניסן התשפ"א (15 במרס 2021) את מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, ואת מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום ב' בתשרי התש"ף (1 באוקטובר 2019) והמסתיימת ביום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020); (3)להאריך עד יום ו' בתשרי התשפ"ב (12 בספטמבר 2021) זה מה שהיה במקור 12 באוגוסט 2021 - את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ואחת ולתקופת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, וכן את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) והמסתיימת ביום כ"ה בניסן התשע"ט (30 באפריל 2019) ולתקופה המתחילה ביום כ"ו בניסן התשע"ט (1 במאי 2019) והמסתיימת ביום א' בתשרי התש"ף (30 בספטמבר 2019). (4)להאריך עד יום ג' בכסלו התשפ"ב (7 בנובמבר 2021) את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, וכן את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום ב' בתשרי התש"ף (1 באוקטובר 2019) והמסתיימת ביום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020). תודה רבה. חנה, את

הנוסח מקובל. תודה. מי בעד אישור בקשת הסיעות? אדוני היושב-ראש, אני מבקש לומר עוד כמה מילים. לא מדברים באמצע הצבעה. מי בעד אישור בקשת הסיעות להארכת מועדים ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד הבקשה פה אחד הבקשה אושרה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:20.